אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

מי מציג? הבאנו הערכה לשנת 2019. אולי אתה עוזב את רשות המיסים ועובר לוועדת הכספים? אתה כל היום פה. אני מחכה להצעה המתאימה. אני שמח שאתה מעלה את זה. מאז סוף שנות השמונים יש הטבה של 15% זיכוי במס להכנסה מעבודה במשמרת שנייה ושלישית לעובדים במפעלים בתעשייה. מדובר גם בעובדים בפס הייצור וגם עובדי מנהלה

למרות שיש את סעיף 38, עליו דובר אתמול רבות, נשמר מקור תקציבי לשנת 2019 להטבה הזאת. גם בשביל הוודאות וגם בשביל השקיפות אנחנו מבקשים להאריך אותה וזאת הבקשה. במקרה הזה, מכוח סעיף 38 זה היה מוארך לחצי שנה בלבד והבקשה שלכם היא לשנה שלמה, כפי שהיה כבר במשך שנים רבות. ההארכה האחרונה גם היתה לשנתיים. סעיף 38 פה לא היה פותר את הבעיה. נכון, לחלק מהשנה. התכוונתי שזה לא היה משאיר את העובדים מחר בבוקר בלי כלום.

אני חושב שזה תקנות טובות וזאת הצעה טובה. אני מציע שתסכימו שזה יהיה לשנתיים. זה לטובת העובדים. בפעם הקודמת שהארכנו גם אתם וגם נציג האוצר ציינתם שאתם תבחנו את הכלי הזה ולכן ביקשתם את זה לשנה. הארכנו בסוף לשנתיים אז נתנו לכם אפילו זמן ארוך לבחינה הזאת . עשיתם את הבחינה? היום הגענו להאריך בשנה כדי לא לפגוע. אין לי נתונים להביא לכם על הבחינה הזאת. זאת אומרת שלא הספקתם לעשות אותה. לא הספקנו לעשות ברמה שאנחנו יכולים להציג אותה.

הספקתם אבל לא הספקתם ברמה שאתם יכולים להסביר אותה. לא חשוב, אין לי טענה. אני מבקש לשנתיים ותסכימו כמו בפעם הקודמת. אנחנו לא פוחתים והולכים, אנחנו מוסיפים והולכים. היינו צריכים להציע לשלוש שנים.

תקריאו את התקנות. "תקנות מס הכנסה

התשע"ט-2018 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,

תיקון תקנה 3 1.בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (שיעור מס הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986, במקום "2018" יבוא "2020". ביקשתי לשנתיים והוא הסכים לשנתיים. מי בעד אישור התקנות לשנתיים? הצבעה בעד, רוב נגד, אין נמנעים, אין התקנות נתקבלו. התקנות אושרו. יש לי הצעה לסדר: סיום פעילות הכנסת ה-20 בוועדת הכספים. עוד לא סיימנו. לא משנה.

אני אקריא כדי להיות צמוד למה שכתבתי: אנחנו מסיימים פה ארבע שנים במהלכן ישבנו אלפי שעות, ממש אלפי של דיונים. אני רוצה להודות לצוות המקצועי של הוועדה ולך אדוני היושב ראש. תודה רבה לטמיר מנהל הוועדה,